בנושא הרוויזיה שהגיש חבר הכנסת מיקי לוי. מיקי, תנמק את הרוויזיה בבקשה. ללא מילים. אוקיי. אז אנחנו עכשיו נצביע. מי בעד הרוויזיה? 3. מי נגד? 9. 9. מי נמנע?

הרוויזיה לא התקבלה. אנחנו נועלים את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 07:26.